אנחנו ממשיכים, אחת מהסוגיות זה תקנות קורונה שמשתנות בהתאם למצב, אנחנו שמחים שגם ענף השייט נופש נפתח אחרי שנתיים של הקפאה עם פגיעה קשה מאוד בענף הזה. אנחנו מעצבים עבורו תקנות, בדיון הקודם היו לי הסכמות, אני גאה בצדדים ממשרד הבריאות, המשפטים, ונציגי החברות שעוסקות בתחום הזה, שישבו ב- 24 שעות האחרונות, ודנו על המדוכה. לא כל מה שהחברות ביקשו הם קיבלו, אבל יש פה גם כמה בשורות טובות, והתחשבות בנהלים שייקבעו. אני אבקש מעו"ד טל פוקס להציג את ההסכמות, אני אבקש מעוה"ד טל פוקס להציג את הנושאים שעלו לדיון בתמצית, בערך ארבעה חמישה סוגיות מרכזיות שנידונו, מתוכם הוגשו הסכמות על חלקם, אחרות נשארות כפי שהיו קודם, נא להציג את הדברים טל.

הסוגיות שעלו לדיון במהלך הדיונים אתמול מאז הדיון האחרון בוועדה, היו שלוש עיקריות, הבקשות היו ככה. הבקשה הראשונה הייתה, לשנות את הזמן שבו אפשר לבצע את הבדיקה לפני העלייה לספינה, מ- 48 שעות ל- 72 שעות לפני העלייה לספינה שיוצאת מישראל להפלגה, את הבקשה הזאת משרד הבריאות קיבל. מעבר לזה הייתה בקשה לאפשר בדיקת אנטיגן במקום בדיקת PCR שבוצעה במהלך 24 שעות שלפני, והייתה בקשה נוספת, להאריך את משך הזמן שבכלל מחייב בדיקה מלכתחילה, שאנחנו קבענו אותו על הפלגה שאורכת מעל 72 שעות, והבקשה הייתה להאריך אותו, לספור אותו בצורה שונה, בכל מקרה מוביל לאותה תוצאה. מה הוסכם עכשיו? מה שהוסכם עכשיו לגבי שתי הנקודות האלה, זה לאפשר בדיקת אנטיגן שתבוצע 24 שעות לפני היציאה להפלגה, רק להפלגות שמשך הזמן שלהם הוא עד 96 שעות, כלומר בין 72 שעות ל-96 שעות, יהיה אפשר לבצע גם אנטיגן, בנוסף לאופציה לבצע בדיקת PCR במהלך 72 שעות. ומ-96 ומעלה PCR. מ-96 ומעלה יהיה חייבים PCR שבוצע במהלך 72 שעות שלפני ההפלגה, זאת ההסכמה. נשמע לי שעשיתם פשרה מאוד יפה, יצירתית, וטובה, ומדורגת, ואני גאה בכם מאוד על הנוסח שהצעתם. אולי כדאי שד"ר שלמון יסביר. תודה, אנחנו מטרתנו האמיתית היא לא בניגוד או לא ביריבות עם חברות הספנות, המטרה היא להימנע ממצב שבו יש הדבקות המוניות על ספינות של קרוזים. אם הייתה מחלוקת, אז על גבולות הזהירות ועל האמצעים, אבל המטרה המהותית שלנו, היא לייצר מצב שבו כל אדם שעולה לקרוז ככל הניתן, יהיה, עוד פעם היום אין דרישה לחיסון, אבל יהיה לפחות לאחר בדיקה שמראה שהוא איננו נושא את הנגיף. בעינינו מצב שבו 40 או 50, או 60 נוסעים חולים באמצע הים, זה אירוע דרמטי, רפואי, סוציאלי, משפטי, בינלאומי, גם לכם וגם לנו ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ לא להגיע למקום הזה. ולכן היו פה הרבה פשרות מצידנו, שוב אם הינו מדברים רפואית טהור, הייתי דורש מכל אדם, גם אדם שעולה ל- 24 שעות לאונייה להיבדק. הבנו את המצוקות ואת הרגישויות, ולכן בכל זאת הרחבנו מעבר לרצון המקצועי שלנו. ההמלצה שלנו ללא קשר למה שיופיע בתקנות לפחות בתחילת הדרך, שהחברות עצמן יזמו בדיקה מכל נוסע, שיהיה גם אנטיגן, לנסיעות שהן פחות מ- 72 שעות, מתוך באמת מטרה ללמוד. אני אומר את זה כי עדיין מספר החולים החדשים ביום במדינת ישראל הולך ועולה בימים האחרונים, אחוז החיוביים בכניסות ארצה לצערנו הוא מעל אחוז וחצי, בחלק מהמדינות זה עוד יותר גבוה, ואנחנו עדיין מתמודדים עם מחלה שיכולה בחלק מהמקרים, להתפתח למחלה קשה ואפילו קטלנית. הלוואי ובעוד מספר שבועות, חודשים נהיה במקום אחר וכל אותן תקנות יתייתרו. עד שנגיע לאותה נקודה, נראה לי שגיבשנו פה פשרה שאתם אולי לא מאושרים עד הסוף וגם אנחנו מרגישים שלא השגנו את כל הביטחונות שרצינו, אבל נוכל לחיות עם זה, מציע שנצא לדרך. נרגיש את זה גם חודש, חודשיים נדע. אני מציע שנקיים גם דיון מעקב לאחר חג הפסח, אחרי ההפלגות הראשונות, נבין כמה חולים.. דיון מקצועי ביניכם, לא בוועדה. לא בוועדה חלילה. כי התקנות האלה יש להן תוקף של X חודשים או מה שאתם מחליטים. אני יודע, לכמה זמן? הכי הרבה לצערנו זה 42 יום, אז אנחנו נגיע לכאן בקרוב שוב. למעשה במהלך אותם 42 יום אנחנו נוכל לדקק ולהבין מה היה לנו פה, ועד כמה באמת התמודדנו עם מצבים כאלה ואחרים. זה אפילו לא משך הפגרה טל, זה יום הפגרה, בשורת הקורונה מגיעה למושב הבא. תודה על הצגת הפשרה, רק שנייה אביגל, עוד תעסקי בתיקוני הנוסח וגם שאלות הבהרה תגידי תיכף. נציגי החברות בסה"כ זה שלוש, ארבע חברות שעושות את האירועים האלה, אז אני רוצה לתת דווקא למי שלא פה להתייחס, לאטיאס, לרויאל קריביאן, קצר ולעניין. אטיאס ראשון. שלום, אני מתנצל שאני לא שומע אתכם כל כך טוב, אני מקווה שאתם שומעים אותי. שמעת פחות או יותר מה הכיוון? שמעתי מה הכיוון, ואני אגיד לך, אני מבין שמדובר על אנטיגן להפלגות של 96 שעות ומעלה.

בין 72 ל-96 אפשר גם PCR גם אנטיגן יהיו בתוקף, מ-96 ומעלה רק PCR חובה. אבל מי שנוסע לעד 96 שעות יכול לבצע אנטיגן בלבד?

לא, גם וגם. לא, גם PCR יהיה בתוקף.

אבל האם אני יכול לעלות על הפלגה של 96 שעות אם אני עושה רק אנטיגן בישראל? מעל 96 שעות לא. לא, עד 96 אנטיגן בלבד, ומ-96 PCR. אז עם כל הכבוד אני רוצה לומר משהו, אתמול בשיחות שאנחנו היינו נוכחים בהם, אני מבין שהיו שיחות אחרי כן, היית התנגדות חד משמעית לאנטיגן. ואז קמה חברת ספנות שמפליגה שלושה וארבעה לילות, מבקשת ומקבלת את האנטיגן, וזה מייצר ייתרון לא תחרותי עבורנו שאנחנו עושים שבעה לילות ולא מקבלים את האנטיגן. אתמול הייתה התנגדות חד משמעית של משרד הבריאות ועכשיו מתגמשים לכיוון - - - שבעה לילות זה 7 כפול 24 זה יוצא מאה ומשהו. אני קודם מתפלא על התגובה שלך, אבל את היריבות העסקית אל תכניסו פה לסוגיה, רגע שנייה אטיאס, תן לי להגיד לך דברי הוכחה. אתם לא רוצים שום בדיקה, והבריאות רוצים הרבה בדיקות, וכולם יודעים שהאנטיגן הוא לא הבדיקה הכי טובה וה- PCR יותר טובה, אז באנו ואמרנו, נוסיף לכם עוד יממה שאפשר להתבסס על אנטיגן, ומשם ומעלה מתבססים על PCR. אם זה לא נתן לך איזה פתרון לשבעה ימים, באנטיגן לא תקבל, כי משרד הבריאות לא התכוון לתת גם בחמישה ימים אנטיגן, אבל לבוא לקראת בקשות ולנסות לסייע, אני חושב שזה טוב לכולם, אז אל תעשו לי יריבות עסקית עכשיו על היממה הזאת של האנטיגן. אני יכול לענות?

אתמול דובר שבשום פנים ואופן מאז שאמרנו לא יהיה אנטיגן. בסדר, אבל אני אמרתי שאני גם יו"ר הוועדה, ואני אקבל החלטות שמשרד הבריאות לא רוצה לקבל, ושום פנים ואופן, זה לא משפט שמקבלים פה בוועדה, אין שום פנים ואופן. אני רק אסביר שאנחנו עדיין מעדיפים כברירת מחדל PCR אם זה מסתדר עדיף לכולם בסדר? וגם מעבר לזה, אנחנו באמת רוצים להדגיש, שעבדת משרד הבריאות אכן הייתה PCR. היה פה כיווץ עמדות ודרישה ממשרד הבריאות להגמיש עוד קצת.

זה לא ששינינו את עמדתנו המקצועית בצורה מוחלטת, יש הצדקה מקצועית להבדיל בין הפלגות קצרות לארוכות, אנחנו נדע להגן על אמירה כזו. יש מדרג בין הבדיקות גם, הבדיקה היא לא מושלמת, אבל היא נותנת עוד תחנה בדרך ל-96 שיחול על כולם PCR. עכשיו תגיד מה שאתה רוצה, אחרי שהפרענו לך. מה שאני אומר, אני אומר שאכן הלכו לקראת, אבל הלכו לקראת חברה אחת מתוך שלוש, ובזה סיימתי את מה שיש לי להגיד. אי אפשר אבל ללכת לקראת החברה שלך, כי זה 7 ימים כפול 24, אז מה אתה רוצה שנעשה? אני אומר אם מאשרים אנטיגן אז מאשרים לכולם ואם לא אז לא, אבל בסדר, אמרתי את שלי. לא מאשרים אנטיגן לכולם, מאשרים ליממה אחת בלבד אנטיגן. כן אבל כולם עושים שבעה לילות, לא שלושה אבל בסדר. אז אולי אתם תחליטו לעשות מסעות אחרים, העסקים משתנים בקורונה לאור המציאות, אולי תשנו את המסעות. אטיאס אני מצטער שלא כל תאוותך בידך, תשתדל לא להביא את כל המורכבות העסקית לפה, ותפרגנו אחד לשני במה שעוזר לכולם לצאת לדרך, זה אמירות כלליות מה שנקרא. עכשיו רויאל קריביאן, יש לנו פה נציגות? אודי אתה איתנו? קודם כל נעים מאוד, אני אגיד תודה רבה ואני אשאר אופטימי כמו כולכם אני מקווה, ואני מקווה שבדיון הבא נוכל להתגמש עוד לטובת כל החברות. אני אוהב את הגישה שלך, תודה רבה. תודה לכם. עכשיו בואו נקריא את הנוסח ותיקונים, למרות שזה קשה כי עשו כמה שינויים, בואו נקריא ונעצור איפה שצריך, נדקדק. אני אומרת, בגלל שהתקנות לא הוקראו בכלל, צריך בעצם להתחיל, אתמול קראנו את פרק ההגדרות, אנחנו נצטרך לעשות שינוי בהגדרות. בגלל שההגדרות הוקראו אתמול, אני אקריא רגע את ההגדרות החדשות שנוספו. הכל תקריאי. את רוצה לעשות הפסקה והקראה עוד מעט, הקראה מושלמת עוד חצי שעה,

רק להקריא ולהצביע, בלי דיון ובלי כלום? אנחנו נעשה פה דיון של שעה, תכנסו, נקריא ונצביע, מה שטוב לכם, אבל לא יהיה דיון, הקראה בלבד, לא ויכוחים לא כלום. הנוסח שאנחנו נכתוב הוא יהיה בעצם בהתאם להחלטות עכשיו, אחרי שמשרד הבריאות בעצם הציג.

אז הישיבה הזאת יוצאת להפסקה, בעוד שעה היא תחודש, בה יוקרא הנוסח שנובע מההסכמות והפשרות שיוצגו. כמובן כל המהלך הזה ייבחן מבחינת ההתנהגות והנתונים, נתוני הדבקה, מה קרה באוניות, מעקב, סטטיסטיקה, מה ההתנהגות של התחום הזה בחודש הפעלה הזאת, אם נוכל להקל נקל גם בתקנות הבאות, אבל כרגע הפשרה הזאת, הפשרה לביצוע, והיא תוקרא בעוד שעה ותוצבע בלבד.

שזה פשרה שבעצם משרד הבריאות גם עומד מאחוריה מבחינה בריאותית, ההצדקות ניתנו לשעות השונות. אמרנו שכן, חזרתי ואמרתי שאנחנו נדע להגן על ההחלטות. אנחנו עושים דיון פה ונקרא לכם עד תוך שעה להגיע לפה, להקריא את זה ולסיים. תודה רבה לכם, אני נועל את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 12:47.